אנחנו מתחילים בסעיף הראשון: שינויים בתקציב לשנת 2018. יש הצעות לסדר היום. יש הצעות לסדר?

שמולי, איפה הוא? שמולי ראשון,

דיון שלו.

נרשמו לדיון, לא להצעות לסדר.

עוברים למס' פנייה לוועדה 154, רשויות מקומיות. מי מסביר את הפנייה?

הפנייה עוסקת בהעברה של 107 מיליון שקלים חדשים בהרשאה להתחייב בגין החלטת ממשלה מס' 2262 מיום 8 בינואר 2017. לא חשובה החלטת הממשלה ולא המס' שלה,

הממשלה החליטה הרבה דברים.

הנושא של ההחלטה הוא פיתוח כלכלי של מחוז צפון וצעדים משלימים לעיר חיפה. עיקר הכסף

מהתוכנית הזאת שעברה

ממשלה דיברנו על זה גם בוועדת השקיפות, ואני חושבת שהיית בדיון הזה בעצמך הלכה והצטמצמה עד כדי כך שכשגילינו סוף סוף מה יש בתוכנית הסתבר שהיא בכלל דיברה על כל מיני דברים שכבר

החלטת הממשלה מצורפת. ושם יש את הרשויות שמקבלות את הכספים? מזכירות הוועדה צירפה את החלטת הממשלה. החלטת הממשלה מצורפת. כולל הרשויות?

מהן אבני הדרך

כמה רשויות?

אתה יכול להעביר לחברי הכנסת את הרשימה?

זה מה שאמור להיות בדפי ההסבר לפי נוהל שלנו,

סיכמנו שלא את מנהלת את הוועדה. את יכולה לבקש ממני שאני אבקש מהם לחלק את הרשימה. אני בעד לחלק את הרשימה.

הרשימה לא

לכן, כל עוד שלא יעבור הכסף הזה בהרשאה להתחייב לא תוכלו לאשר את הפרויקטים האלה. אתם מאשרים אותם על-פי חוות הדעת המקצועית שלכם.

אישר את הפרויקטים.

על מה את שואלת?

שאלה מצוינת.

אתר האינטרנט שנועד לדווח לציבור מהן תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, והוא קרס בליל הבחירות.

האמת היא ששר הפנים מנסה לתת את הכסף למועצות מקומיות נוספות,

לא. הוא צודק. אני צודק. תאמין לי שאני יודע מה אני מדבר.

מי בעד אישור הפנייה לוועדה מס' 154? ירים את ידו.

שיעבירו את רשימת הרשויות. אנחנו מצביעים בעד, זה הכסף לרשויות

מי נגד? מה קשור בצפון?

את יודעת איפה זה? את יודעת איזה רשויות מקומיות אלה?

אין נמנעים, אין פנייה מס' 154 אושרה.

מיליון שקלים חדשים ממשרדי הממשלה עבור פעילות ארכיון המדינה, 60 מיליון שקלים חדשים עבור מטוס ראש הממשלה, 20 מיליון שקלים חדשים עבור פרויקט היוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי במשרד התפוצות.

34 מיליון שקלים חדשים ו-745,000 שקלים חדשים עבור פעולות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ו-60 מיליון שקלים חדשים עבור פעילות של המשרד לשוויון חברתי. כמה עלה עד עכשיו המטוס של ראש הממשלה?

אפשר להבין מתי? לא, אני אתקן אותך, 338. יש לי שאלות, אדוני. גם לי יש שאלות. קודם כול, היום דווח באחד העיתונים שהעלות של המטוס - - - רגע,

הסברת את הכול? הוא לא הסביר שום דבר. אז רגע, מה יש לך אתה? הוא לא הסביר כלום. לא הסביר, אז אני רוצה שיסביר. בבקשה, תשאל אותו, אדוני. תכף אשאל אותו. תשאל אותו. אתה רוצה שאני אשאל אותך שאלות? אדוני, יש לי אליך שאלות. אבל, עם כל הכבוד, אני יודע מה שהוא הולך לשאול, אבל קודם כול תסביר. בבקשה.

איי, איי, איי.

השאלה היא כדלקמן.

אני לא אמנע טוב מבעליו. לא, מאה אחוז. בבקשה, תשלים את ההסבר. מההתחלה את כל התחומים, כדאי לך. תשלים את ההסבר. בפנייה יש העברות נוספות, העברת - - - זה שמדבר איתי כל הזמן מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה גם?

הלמ"ס נמצאת פה בפנייה בשתי תוכניות, תוכנית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 34 מיליון ו-745,000, והתוכנית של הסקרים החיצוניים עבור אבטחת מידע בלמ"ס בסך 8 מיליון; ועבור סקר פיאא"ק שבודק מיומנויות מבוגרים, המחזור השני של סקר פיאא"ק מיליון ו-239,000, המשרד לשיתוף פעולה אזורי - 6 מיליון ו-86,000. בשביל מה זה? מה המגמה של המשרד לשיתוף אזורי? למה הכול כרוך פה באותה העברה?

מביאים מחוץ לארץ משלחות?

מתוך התחום הזה מיליון זה עבור תקציב מינהלת הדרוזים והצ'רקסים, שזה בהתאם להחלטת ממשלה 959 משנת 2016. המשרד בעצם הוא זה שמנהל את המעקב אחרי ההחלטה ומפעיל את המינהלת; ו-5 מיליון עבור הפעולות של המשרד זה מפורט גם בדברי ההסבר הנוספים ששלחנו לוועדה ועבור פרויקט שער הירדן, גידור של הגשר שמחבר בין אזור התעשייה בשטח ירדן לאזור התעסוקה בשטח ישראל, ועבור תגבור הוצאות הטיפול של המשרד עקב פערים בין התקציב שאושר בזמנו בגלל שהיה סגן שר והיום יש שר במשרד. שאלות. כן, בבקשה. רגע, סתיו, אני פה משש בבוקר. אני רוצה להבין דבר אחד - - - תראה,

באמת.

אני קורא פה את פרוטוקול הוועדה שאישרנו בדצמבר 2017, ועדת הכספים נדרשה לאשר רטרואקטיבית תוספת של 60 מיליון שקל לנסיעות ראש הממשלה. אדוני היה יושב-ראש הוועדה, ואמר את הדבר הבא: בפעם הבאה הוועדה לא תאשר תקציב לנסיעות ראש הממשלה בנפרד. זו הייתה הצהרה של אדוני אחרי שאמרתי שלא יכול להיות שאין מדיניות של נסיעות לממשלה, אלא יש גחמות. ראש הממשלה, זה נכון שמשעמם לו פה, ואז הוא נוסע לחו"ל או שהוא נמלט מחקירות, לא חשוב למה, אבל הוא לא אוהב להיות פה. פה, אתה יודע, יש כל הזמן ויכוחים וזה, הוא אוהב במקומות שמשתחווים לו. הוא לא צריך ללכת לקריית שמונה. אבל אדוני אמר באופן - - - הרי יש לו שם

מופלאות, מופלאות. ראינו את ההצלחות בהודו. אדוני, תקשיב. - - - בסדר, אני מתנצל שאמרתי שהוא הצליח בחו"ל.

אין לי בעיה, הוא לפעמים מצליח גם, בוא נגיד בעדינות,

אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מדיניות החוץ, אלא על המדיניות הכלכלית הכספית ועל תקציבים. אמרת, התחייבת שלא נצביע יותר בנפרד על נסיעות ראש הממשלה, כי אין תקציב כזה נסיעות ראש הממשלה. יש נסיעות הממשלה. וכל פעם מביאים לנו בנפרד את נסיעות ראש הממשלה. ולכן אני מציע,

לדחות את דבר הזה על הסף, שיביא את נסיעות הממשלה.

אדוני, לא - - - רגע, רגע.

אבל אני שואל שאלות, מה קרה? לא חשוב שהתפרצת, אני אתן לך כבוד, בבקשה.

אני לא מתווכח איתך עכשיו מי נרשם ראשון,

איציק היה פה ראשון. אני משש בבוקר. עזוב, נו, בחיאת. תהיה לפניי, הכול בסדר. תעזבו את העניין הזה.

שתיים אני אקצר, לטובתכם יש דבר אחד מהותי והוא מטוס ראש הממשלה, 60 מיליון השקל שמתבקשים פה. הוועדה המקצועית המליצה על 160 מיליון, הממשלה החליטה בהחלטה הראשונה שלה על 300 מיליון, זה עלה ל-400 מיליון, ועכשיו רוצים עוד 60. בגלל שראיתי את המטוס, אז אני אומר ככה, כל הבקשה לא נוגעת - - - מיקי, ראית בעיניים? יש מטוס. תתאר לי בפנים איך הוא נראה.

הבקשה לא נוגעת לסוגיות ביטחוניות שהמטוס הזה צריך להיות מאובטח באלקטרוניקה וכל מה שצריך. התוספת הכספית לא נוגעת לאמצעי שליטה שהמטוס הזה צריך. התוספת היחידה שנדרשת עכשיו היא למנגנון הפאר והנוחות, וזה יהיה מטוס עגל הזהב, זה מה שרוצים לעשות פה.

וזה חצוף.

כי אפשר להצדיק לקנות מטוס לראש הממשלה, זה אפילו ראוי, אי-אפשר להפוך את הדבר הזה לעגל זהב מעופף, וזה מה שהממשלה מבקשת. ולא רק הממשלה, היא נכנעת כמו כל חברי הכנסת פה גם מהקואליציה שמרכינים את ראשם בבושה, כי ראש הממשלה רוצה ציפויי זהב במטוס שלו. הגיע הזמן להגיד לדבר הזה די, סוף, זהו, גמרנו.

אני אחכה כי אני רוצה את תשומת ליבו של יושב-ראש הוועדה. הדיווח הראשוני או הבקשה לתקציב - - - רק רגע, מישהו יצטרך להשיב על השאלות האלה. אני לא יודע להגיד האם החלק הזה שאנחנו מאשרים למטוס ראש הממשלה זה על פאר או שזה על בטיחות. הרי תצטרכו להשיב, זה לא יוכל להישאר דבר אנונימי כזה שאנחנו לא יודעים מהו. ואיך התקציב הוכפל ושולש. זה פחות מטריד אותי. אבל מטריד אותי - - - זה מטריד מאוד. הרי זה לא בנייה. כשאתה בונה פרויקט אתה יכול להגיד לא תכננתי. על זה ייתנו תשובות. אני מבקש מהם שייתנו תשובות. בדצמבר 2016,

הוועדה הזו בראשותך אישרה 189 מיליון שקלים; בנובמבר 2017 אושר בוועדה שבראשותך עוד 89 מיליון שקלים, ביחד 278 מיליון שקלים. היום מבקשים עוד 60 מיליון שקלים, הגענו ל-338 מיליון שקלים, וזה לא הסוף. 30 מיליון שקלים מבקשים לאחזקה שוטפת.

להערכתי עומד כבר מעל שנה וחצי, עושים לו את עיצוב הפנים, שנתיים. עיצוב הפנים שנתיים. עיצוב הפנים עושים לו.

משהו לא בסדר בעיצוב הפנים. אם ראש ממשלה נוסע 30 פעם בשנה, ובדקתי את זה, לשכור מטוס עולה מיליון שקל, שיחכה לו כל פעם שהוא מסיים את הביקור שלו בארצות הברית. האחזקה השנתית השוטפת מכסה 30 נסיעות. בדקתי ומצאתי, הוא לא נוסע 30 פעם בשנה. מה הטירוף הזה של המטוס הפרטי? מה הטירוף כשמשרד הבריאות מתריע: המערכת במצב אנוש. המנכ"ל רוצה 3 מיליארד שקל. עלות המטוס סדר גודל של שישית מהכסף שצריך כדי לאושש את הבריאות. אתמול הפגינו מאות קשישים בתל אביב שמולי, תשמע, זה שלך כי אין לממשלה כסף לעזור לקרנות הפנסיה הוותיקות, אין לממשלה. הולך האוצר ומעלה את דמי הניהול בסדר גודל של 1,000 שקל בשנה לקשישים, אבל למטוס יש מעל 400 מיליון שקל. עכשיו, לא זאת ועוד, אומר המנכ"ל של הביטוח הלאומי שרפורמת הסיעוד לא תצא אל הפועל מכיוון שהאוצר אומר זאת רפורמת הסיעוד, היא לא סתם אומר האוצר: אין לי כסף לתקנים, אבל למטוס, הטירוף הזה של המטוס יש כסף. ואני אומר לך, אדוני, ב"ישראל היום", עוד יותר חמור, דווח שהמטוס יגיע ל-560 מיליון שקל. 560 מיליון שקל. 580. 580 מיליון שקל. והכנף עוד נטויה.

וזה עוד לא הסוף 580 שקל. היה יכול כל פעם לשכור מטוס מאל על במיליון שקל ולנסוע. רק העלות השוטפת של האחזקה היא 30 מיליון שקל בשנה, הוא לא נוסע 30 פעם. לא חבל על הכסף כשהקשישים נאנקים תחת העול? אז כנראה שראש הממשלה - - - זה לא רק לראש הממשלה, גם הנשיא ישתמש בו.

איזה מדינה? איזה מדינה? - - - לעשות שם את כל טירוף הפנים? אבל אני לא מסכים לוויכוח הזה, עם כל הכבוד.

אתם תמשיכו, אתם כבשים, מגינים עליו בבושת פנים.

שתקתי, די.

אני לא מסכים. - - - מיקי, אל תכניס את הכבשים. אני טבעוני, למה אתה מעליב את הכבשים? אני חוזר בי. מיקי, בבקשה לסיים. אני מבין שהדרישות למטוס פרטי שמשדרות נהנתנות, אין מילה אחרת, זה ודאי לא משעמם את ראש הממשלה. השעמום לא בצד הזה כשהוא בא לדרוש תקציבים עבור המטוס הפרטי.

יש לי הערה חשובה בשבילך. רק תדע שההתחלה שנולד המטוס הזה דווקא עם יאיר לפיד. אתה טועה. זה יאיר לפיד.

איציק יקירי - - - אבל הוא נולד תינוק יפה. איציק, גם אם זה נכון - - - לא, לא. גם אם זה נכון, אף אחד לא חשב לעשות ספינת פאר מעופפת. מטוס זה דבר הגיוני. אבל, מיקי, זה לא נכון, היינו נגד. יאיר לפיד הצביע, תבדקו אותי, בישיבת הממשלה נגד רכישת המטוס. אל תשבשו את ההיסטוריה. זאת נהנתנות במקום לעזור לקשישים. מי שהעביר את זה - - - אבל יש גם רכישה ב-160 ויש רכישה ב-400,

מה הטירוף הזה של מטוס פרטי?

מה קרה? הוא המלך? ראוי שנעצור את הטירוף הזה.

זה טירוף של ראש הממשלה, נהנתנות לשמה. הבנו.

איפה החלטת הממשלה? אני רוצה את החלטת הממשלה. אני מבקש לא להתרגש מהצעקות, בגלל שאם זה היה הפוך אז זה היה הפוך, והייתם נשארים באותו מקום שאתם נמצאים. אז קודם כול שזאת תהיה תמונת המצב. הטענות שלי לא לפקידים. הייתי יושב-ראש הוועדה, מי שהציע את ההצעה הזאת זה לא היה מישהו מראש הממשלה, וזה לא היה מישהו שבא מהקואליציה. הייתה ועדה. זאת הייתה הצעה שהיה בה היגיון רב. אני לא בטוח שהייתי בעדה, אבל היה בה היגיון, היה מדובר שלא רק ראש הממשלה ייסע במטוס הזה. אבל הנשיא אמר שהוא לא נוסע. אבל אפשר לדבר בוועדה הזאת או אי-אפשר? לא, אי-אפשר. הנשיא אמר. אז הנשיא אמר. אז אמר. אז מה אם הוא אמר?

מדובר על מטוס שאמורים לנסוע בו גם שרים, שרים בכירים כמובן, גם הנשיא, גם - - הרמטכ"ל. - - אישים נוספים שצריכים את האבטחה הזאת. הנשיא נוסע ב-Low-Cost. היה ויכוח בוועדה האם יש צורך במטוס, כן או לא. חלק אמרו שכן וחלק אמרו שלא, וזה לא התחלק לפי קואליציה אופוזיציה. עכשיו יש שאלות לגבי הנושא הזה. זה שיש תוספות, אנחנו רוצים לדעת, לא רק אתם. אני מבקש תוכנית עלויות. אנחנו רוצים לדעת למה התוספות, אז תכף נשמע. אבל עוד כמה ביקשו לשאול שאלות, מוסי, בבקשה. אבל לא צריך לדבר בלהט כל כך. מה זה? בגלל שאם ביבי לא היה ראש ממשלה הלהט היה יותר נמוך.

אם ביבי לא היה ראש ממשלה לא היה נדרש מטוס כזה.

זה בסדר. את זה אני רוצה לשמוע.

המטוס לא לגיטימי. אני כן חושבת שהוא לגיטימי, מיקי, אז מה? גם מיקי וגם אני חושבים שהוא לגיטימי, אז מה? אני רוצה לשאול את השאלות הבאות על הנתונים.

זה לא כלכלי לחלוטין. סליחה, עשיתי מכרזים.

טוב, נו, יש מבינים ויש מבינים יותר.

עשיתי מכרזים, למשל - - - מה אתה שואל?

אם לא נתקדם אני מצביע וזהו, כמו שנוהגים ראשי ועדות אחרים. בבקשה. אני רוצה לשאול אותך איך קורה שלא ידענו מראש כמה עולה מטוס.

לשם הדוגמה.

או לבנות, ואז כמו הרכבת כל הזמן מוסיפים עוד מיליארד,

בסוף נתקעים במנהרה,

אני רוצה לשאול מה קרה שפתאום העלות הזאת השתנתה. נגיד שזה צודק, בסדר? שאלה טובה.

מה קרה שפתאום מבקשים עוד כסף. שתיים, אני רוצה לשאול, האם יוטל עליו שווי מטוס כמו שמטילים שווי רכב? שווי שימוש. אבל הוא קיבל שחרור ממס.

קיבל שחרור ממס על האוטו. רק על האוטו, לא על המטוס. אבל אולי אפשר להחזיר. על המטוס צריך להביא פעם נוספת לוועדה.

אני רוצה לשאול,

דובר שם על 48 מיליון תוספת להוצאות של נסיעות לחו"ל. אני רוצה לדעת כמה עולות הנסיעות, לא סך הכול, כמה עולה נסיעה?

והאם אפשר בחודשיים עד סוף השנה לסיים את הכסף הזה. כמה נסיעות? כל יום הוא נוסע? נסע לאומן, כל הכבוד, כפיים, מצוין, הכול הישגים, לא בא בטענה, כמה זה עולה? אנחנו משעממים אותו.

גם אני לא בא בטענות. - - - לדעת.

אבל איך בחודשיים אפשר לנצל 38 מיליון? איך? תסבירו לי. - - - מיכל בירן, שאלות בקצרה. אני רוצה שהם ישיבו. בבקשה. אני אהיה מאוד קצרה, כי החברים כבר אמרו את

הם שואלים שאלות. עוד לא אמרנו כלום, רק שאלנו שאלות.

איך אפשר לנצל 38 מיליון על הנסיעות עד סוף השנה? זאת השאלה המרכזית. אני גם רוצה להבין מדוע הכסף לא הספיק, ולמה מיועדת התוספת הנוספת. יפה, שאלה טובה. סתיו, בבקשה, בקצרה. חיכיתי בסבלנות. מה חיכית בסבלנות? היא עוד לא אמרה מילה, אתה כבר אומר לה בקצרה?

גם למיכל אמרתי בקצרה.

לכל הדוברים אמרתי בקצרה. לא, לא לכל הדוברים, לכל הדוברות. לכל הדוברות. כל הדוברות התבקשו לדבר בקצרה.

אבל היא לא הייתה פה קודם, היא כבר הביאה את הסתיו.

אתה מבזבז את הזמן שלי. סתיו, בבקשה. יש פה הרבה העברות תקציביות שכרוכות אחת בשנייה, אז יש גם הרבה שאלות מעבר למטוס, אבל אני אתחיל מהשאלה שהביאה לפה כל כך הרבה חברי כנסת. זה מטוס ללא טייס. זה מטוס ללא כיוון וראש ממשלה ללא כיוון.

בזמן שמאות מיליוני שקלים, שהיו יכולים לשמש עכשיו כדי לעזור לתושבי הצפון ולעוטף עזה, עוברים כדי לשרת בעיקר את תנאי המחיה של הקיסר העליון הוד רוממותו ראש הממשלה, ופעם אחר פעם אנחנו רואים פה העברות תקציביות שעוברות כדי לשמש ולשרת את תנאי חייו, השאלה שפה על השולחן היא לא שאלה של כן מטוס,

כבר התקבלה ההחלטה, השאלה היא למה כשנפתחת קופה תקציבית אז אפשר להוציא ממנה עוד ועוד ועוד משאבים בלי שיש לדבר הזה סוף. עוד מאות מיליוני שקלים בלי הפסקה, בלי אבני דרך, בלי להסביר לחברי הכנסת מהי תוכנית העבודה, בתוך כמה זמן אמורה להסתיים כבר ההרכבה של המטוס הזה ושל כספים למעון ראש הממשלה, שגם הם נמצאים בתוך התוכנית התקציבית הזאת.

מתי זה נגמר?

עוד כמה כספים הולכים לעבור? מה התבצע עד עכשיו?

הבעיה פה היא לא רק עם המטוס, היא פעם אחר פעם שמביאים תוכניות עבודה שאין בהן שום תוכנית. מבקשים מחברי הכנסת להצביע על כסף מבלי שאומרים לנו מהו באמת המעקב על ההחלטה. וכמו עם כל סלילה של מסילת רכבת וכל התקנת תשתיות במדינת ישראל, הכול פה עובד בלי גבולות, בלי דד-ליינים, בלי תאריכים,

אז לדבר הזה אנחנו רוצים לקבל תשובה.

יש פה העברות תקציביות בסכומי עתק שנדחפו לאותה העברה תקציבית.

תראה מה זה, משרד התפוצות, והחלטות רוחביות, ושת"פ אזורי, ושוויון אזרחי, וסקרים חיצוניים,

והכול נכנס לאותה העברה תקציבית.

נכון, והכול נכנס למשרד ראש הממשלה. מנהל הלמ"ס מבקש ממני כבר שבועות ארוכים, הוא אומר: אני לא יכול לתפקד, ואנחנו מעוניינים שהוא יתפקד. שאלות טובות.

אי-אפשר ברצינות לכרוך העברה תקציבית כל כך משונה כמו המטוס הזה עם כל ההעברות התקציביות האחרות,

משרד לשוויון חברתי, מה הקשר בכלל בין הדברים האלה?

שמולי, בבקשה. ואחרי זה אתם משיבים. אני מבקש להשיב במתינות. אדוני היושב-ראש, אין שום ספק מה קבעה ועדת גולדברג. היא התייחסה להמלצה הזאת שצריך להיות מטוס, אבל אין שום ספק שוועדת הכספים לא יכולה להיות איזה חותמת גומי למשהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא הולך להסתיים. יש פה פער אדיר בין התכנון לבין הביצוע. בוא נגיד את הדברים כהווייתם, בהתחלה בהחלטת הקבינט דובר על 400 מיליון שקל, אחר כך בדיוני התקציב זה הופחת ל-220 מיליון שקל, כי אמרו: נביא מטוס משומש, נוריד את העלויות. אחרי זה בבקשת ראש הממשלה, שראיתי שבדברים האלה הוא מאוד מאוד מעורב, יש הרבה לחץ מאחורי הדיון הזה. זה לא משעמם אותו. וזה לא משעמם אותו, כמו שאומרים, לבקשתו זה עלה ל-360 מיליון שקל. לפני זמן מה פורסם באחד העיתונים, שלא חשוד באי-חוסר קרבה ללשכת ראש הממשלה, שהעלות הסופית של הדבר הזה הולכת להיות 580 מיליון שקל. אדוני היושב-ראש, אנה אנו הולכים? ואנחנו רוצים להבין מה המקור של העלייה והקפיצה הדרמטית הזאת. עכשיו תמיד באופן פבלובי מגיעה אלינו התשובה של מערכות מסובכות ביטחוניות שאנחנו לא יכולים לדון עליהן כאן. אדוני היושב-ראש, כבר הקמת ועדות משותפות עם ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אם זה כל כך סודי וכל כך מורכב וכל כך אסור לציבור לדעת מזה, למרות שאגב זה מופיע בדוח ועדת גולדברג על אילו רכיבים נוספים מדובר. זה מורכב על המטוסים של אל על, זה לא סוד מדינה. בוא נעשה את זה במסגרת ועדה, אבל אנחנו לא יכולים לתת חותמת גומי על הדבר הזה. בפירוט,

של ועדת גולדברג נקבע בצורה חד-משמעית שהעלות של מרכיבי הקשר והביטחון של המטוס הזה הם 21% מסך העלות הכוללת ההתחלתית.

שני דברים,

אי-אפשר לתת פה חותמת גומי למשהו שאנחנו לא יודעים איך הוא נראה בסוף, תרתי משמע, והדבר השני, כפי שאמר מיקי חברי, הלוואי ואותה מוטיבציה ואותם אנרגיות רק אתמול הפרו לך התחייבות לוועדה הזאת. אתה יודע שהפנסיונרים כבר נפגעים? הגזירה הזאת שהבטיחו לא להכניס יותר כסף. הם לא הפרו שום התחייבות, זה מה שאמרנו שיקרה. יעלו את דמי הניהול.

אמרנו שזה יקרה. נו, אבל אנחנו יכולים לעבור על זה לסדר-היום? בסדר, אז אחרי גיל פרישה - - - אז מה יותר חשוב? כיסאות העור במטוס של ראש הממשלה או זה שהם מקצצים בפנסיה של הקשישים? הלוואי שרבע מעיצוב הפנים, מהאובססיה שמושקעת בעיצוב הפנים של המטוס תושקע בפנסיונרים, בסל הבריאות, בכל הדברים הללו. גפני, שאלה.

לא, עם כל הכבוד. משרד התפוצות.

משתלטת על הדיון.

אני שואלת שאלה. אי-אפשר לדחוף כל כך הרבה דברים.

אני לא נותן לך לשאול. מה דעתך? אני לא מסכים. אני רוצה לשאול שאלה,

קראת את ההבהרה הזאת, גפני?

אבל את לא יכולה להשתלט על הדיון.

- - של משרד התפוצות ב-2014, על מה מדובר פה? אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חברי הכנסת לא סקרנים מה קורה עם 20 מיליון שקל? לא סקרנים, אף אחד, אל תטיפי מוסר לאף אחד. גפני, זה התפקיד שלנו פה. איילת, בבקשה.

אני עושה את התפקיד שלי. אני קורא לך לסדר פעם שנייה.

שקל למשרד התפוצות?

לא עושים דבר כזה.

איילת, בבקשה.

תראה איזו תכונה יש מסביבך של הקואליציה,

איזה לחץ יש, כי אולי לא ישחררו את הכסף שצריך לשחרר למטוס. אני רוצה להגיד לך, אמר את זה מיקי רוזנטל מאוד יפה, האנשים הרציונליים בינינו אומרים: מטוס לראש הממשלה זה לא בלתי סביר. אמרתי את זה גם כשלא הייתי בכנסת. אבל מה שהולך פה זה מעיד על כל ההתנהלות כולה. ובסופו של דבר לא יעזור שום דבר,

אנחנו באים לפה אני אגב לא מסכימה עם מיקי לוי, עולה יותר כסף לחכור מטוסים לנסיעות ראש הממשלה,

זה מצדיק את זה? נניח שזה כן כלכלי ונניח אפילו שזה לא כלכלי, זה מצדיק את התוספות שכל פעם באים לבקש כאן? איזו מין הצדקה יש לצורת התנהלות כזאת? גם אין הסבר על התוספות. ואני רוצה שיענו על ה-21 מיליון שקלים שסתיו שפיר שאלה. תודה רבה. יואל, בקצרה, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני חייב לומר שאני קצת מופתע שלמרות הניסיון הגדול שלך, ואני אומר את זה כמחמאה, הצליחו להפיל אותך. אני מחפש מחמאות יותר טובות. אני אומר, למרות הניסיון שלך, הצליחו להפיל אותך בפח. ומילא להפיל אותך בפח, הצליחו להפיל את הציבור הישראלי בפח.

הרי במקום להגיד מהתחלה לציבור: זאת העלות, ככה עולה מטוס לראש הממשלה. חשבו שאם יעשו את זה טלאי על טלאי, בשקט בשקט יתחילו באיזה סכום שנראה קטן יחסית, עוד פעם לעלויות אחרות של המטוסים שחוכרים, ואמרו: ככה נעשה 200, נתחיל 220, ופה נעלה עוד 20, ופה עוד 40, ועוד 50, לא ישימו לב, זה יהיה מתחת לרדאר.

למעשה זה מסע הונאה שבמקום לומר לציבור את האמת, שמדובר כאן במטוס של מאות מיליונים, שיגיע ל-400,

600 מיליון בסופו של דבר, זה מה שצריך, אמרו שזה יעלה רק 200, ונוסיף עוד 20 ועוד 30. אני מאוד מאוכזב,

מזה שאתה בשם הוועדה כולה לא ידעת, ואתה לא יודע גם כעת, להיאבק על כבודה של הוועדה שנלחמת על הזכות של הציבור לדעת את האמת. אתה צריך לזרוק את הנציגים,

וגם את ראש הממשלה בסוף הדרך החוצה, ולהגיד להם - - עד כאן. - - תגידו לציבור את האמת, כמה עולה המטוס הזה באמת, כמה עולה? אם היו אומרים לנו את האמת מהתחלה יכול להיות שהיינו אומרים בסדר, כלכלית זה שווה יותר. אבל לא נהיה מוכנים להיות חלק ממסע הונאה שהעבירו אותך, את חברי הוועדה, והכי גרוע את הציבור כולו. תודה רבה. אני מבקש תשובות. אני רק רוצה להקדים ולומר, אין שום דבר שעובר כאן מתחת לרדאר. הייתה פה תוכנית של מטוס של ראש הממשלה שהיו בה חילוקי דעות, כפי שאמרתי, זה חצה מפלגות, יש בזה מעלות ויש בזה חסרונות. ככל הנראה, המעלות גוברות על החסרונות. הראיה שבסופו של דבר התקבלה החלטה שרוכשים מטוס. עכשיו, אי-אפשר להעביר עוד כסף לרכישת המטוס מבלי שזה יבוא לכאן לוועדה. הנה, עובדה, זה מגיע. זה מגיע, ואפשר להצביע בעד ואפשר להצביע נגד. אבל הנושא המרכזי הוא הנושא של המטוס, ואני מבקש תשובות על השאלות שנשאלו כאן. השאלה הראשונה שמטרידה אותי גם כן, לא רק את האופוזיציה, למה התוספות שעכשיו אנחנו מבקשים בהעברה הזאת? האם זה למשהו פאר או מה או לדברים אחרים?

ואיך זה מגיע בהפתעה? זה מה ששאלו כל החברים. ועדת הקבינט אימצה את המלצת ועדת גולדברג ואישרה פרויקט לרכישת מטוס לראשי מדינה. משרד הביטחון הוא הגורם שמופקד על יישום הפרויקט הזה. הוא יצא להליך מכרזי שבו זכתה חברה שמבצעת עבורנו את הפרויקט הזה. המסגרת ותחולת הפרויקט, לשאלתו של חבר הכנסת מיקי, נידונה בוועדת החוץ

וגם אושרה. המסגרת ודאי שלא נפרצה, ואתם לא נדרשים לאשר כאן שום תוספות, אלא אנחנו עכשיו מיישמים את אבני הדרך

אז מהן אבני הדרך? וזה אומר שלא ביקשנו לתקצב את הפרויקט - - - ששש, אי-אפשר לנהל את הדיון, אני אפסיק אותו, לסגור את הדלת. כמה סך הכול יעלה המטוס?

סך הכול. אבל הוא צודק.

כמה יעלה המטוס בסופו של דבר? עם כל הכבוד, לא לענות, רק אם אני אומר לענות. בבקשה, תמשיכי. חשוב מאוד לציין

שבוצע על-ידי משרד הביטחון כלל רכישה,

ותחזוקה שוטפת של הפרויקט למשך חמש שנים. זאת אומרת שהעלות הכוללת כוללת עוד נדבך שלם של חמש שנים, שאנחנו כרגע לא משלמים אותו, כי המטוס עדיין לא פעיל.

אז יש עוד כסף בחמש שנים האלה? זאת אומרת שאם המטוס היה כבר פעיל הייתה תחזוקה,

מה הולכים לתחזק? מטוס שלא עובד?

אפשר בינתיים לשתול בו גרניום שלא יתבזבז.

אני לא מסכים לזה. אני גם רוצה להבין. גפני, אבל המטוס - - - איילת, אני לא מסכים. אבל המטוס מזדקן. יש לזה גם עלויות, למטוס מזדקן.

אני פה באופן זמני, יכול להיות שתחליף אותי בהמשך, אז אתה תנהג אחרת. מה הסכומים הנוספים הצפויים בחמש השנים הקרובות?

קודם כול תמשיכי, תשלימי את ההסבר.

כמו שאמרתי, זה הליך מכרזי שזכתה בו חברה לרכישה, הסבה ותחזוקה שוטפת לחמש שנים. הוועדה מתבקשת לאשר את אבני הדרך עבור הרכישה וההסבה, כי זה השלב שאנחנו נמצאים בו כרגע. עדיין אין תקציבים שמועברים, אין פריצה של מסגרת התקציב שנקבעה, לא במכרז - - - כמה - - - רגע, תן לה להשלים.

לא בהחלטת הקבינט, ובטח לא בהמלצת ועדת גולדברג,

עדיין מתכנס לאותה מסגרת. מהי המסגרת הכוללת ועל פני כמה שנים?

תסתכלי עליי. בבקשה, הלאה. זה קטע כזה שאת גורמת לנו לחשוב שאנחנו מטורפים, אבל זה לא אנחנו. היא בעצם טוענת שכבר אישרתם את זה. מה המסגרת? מה הסכום הכולל? תגידו לנו את הסכום הכולל.

אולי תגידי? את יודעת להגיד כמה להערכתם זה יעלה בסוף? לא להערכתכם. מה תוקצב? - - - אבל זה לא בחידות, בתשובות. לזה יש כסף, אבל לבריאות אין כסף. זה ברור, ברור, לגבי הבריאות אין ספק. בואו נשמע, שאלת שאלה חשובה. שנת התחלה, שנת סיום, כמה כסף לכל שנה? דרורית, יש הערכה? ודאי שיש, יש מספרים ידועים. ובכל זאת לא שמענו ממך אפילו אחד כזה.

המכרז בכללותו,

התחזוקה השוטפת לחמש שנים, יעמדו על משהו כמו 580 מיליון. - - - מטורף, זה הרבה מעבר למה שסיכמנו. אתם לא נורמליים. זה לא מה שאישרנו.

גולדברג. אין לבריאות, אין לקשישים, ויש למטוס. מה זה הקשקוש הזה? זה לא ועדת גולדברג. מעולם לא הסכמנו, ואף אחד לא הסכים לדבר הזה.

איך את אומרת ששמרתם על מסגרת הקבינט? הקבינט זה 400 מיליון שקל. - - - אולי יפתחו במטוס עמדת MRI. אתם מעלים לקשישים כסף?

580 מיליון שקל. פשוט מעשה הונאה.

מייד אחריו אנחנו מצביעים, אני מבקש שכולם יגייסו כוחות.

גם מה שהוצג - - - - - - אבל עם כל הכבוד,

נציג האופוזיציה, שהוא יגיד בקצרה,

אני מוציא רגע את עניין התחזוקה. בוועדת החוץ והביטחון היו ארבעה רכיבים למטוס,

שיפור האווירונאוטיקה, השני זה מערך שליטה, השלישי היה בטיחות המטוס על מרכיביה - - - זה לא המקום לדבר על הדברים האלה. לא, אפשר. אני אומר את הדברים באופן כללי. דרורית, לא ביקשתי ממך להשיב. הוא מדבר עכשיו בתור ראש האופוזיציה. והרביעי היה שיפוץ המטוס. הקבינט אישר 300 מיליון שקל למטוס,

אני עכשיו מסיר את העניין של התחזוקה, כי עוד אין תחזוקה. המטוס עוד ללא התחזוקה. תיתני לנו בבקשה את המספרים של כל אחד ואחד מהמרכיבים האלה וכמה הקבינט אישר. אני אומר לך שיש פה יותר כסף ממה שהקבינט אישר.

תמסרי לנו מספרים, אלו לא סודות מדינה. אמרתי כבר על מה הרכיבים של המטוס, עכשיו תגידי את המספרים. ורכיבי הביטחון מורכבים - - - רגע,

יש משמעות למתי המטוס מתחיל להיות - - - דרורית, אמרת שהכול בהתאם למה שאושר, לא חורגים מהעניין הזה.

עלות המטוס בסופו של דבר תעלה בסביבות 580 מיליון שקל. מי בעד אישור הפנייה? - - - לא קיבלנו תשובות, גפני.

אתה רואה שיש פה מקורות סליחה, מה המקורות התקציביים של הדבר הזה? שתביא מספרים, את הנתונים האמיתיים. - - - בסדר, אין בעיה, תצביע, נראה אותך. תקשיב, זה לא יכול להיות. - - - תצביע, נראה אותך שאתה מצביע. - - - מרכיב הביטחון זה מיליון דולר, זה כל הסיפור. 90 מיליון שקל שמקוצץ מנגב וגליל, ולמטוס - - - - - - אל תספרו לנו סיפורים. השטח, יש ריפודי עור, ויש עוד facilities. 90 מיליון שקל שמקוצצים מהנגב ומהגליל פה,

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

גפני, שיענו על השאלה. יש פה 90 מיליון שקל שמקוצצים מנגב וגליל.

נגד. הפניות אושרו. יש פה 90 מיליון שקל שמקוצצים מנגב וגליל והוועדה אפילו לא דנה בזה. - - - ביזיון,

גפני, אני מבקשת הצעה לסדר. את המטוס קונים לגבאי. אנחנו מתחייבים למכור את המטוס.

נמכור את המטוס הזה. פניות מס' 185 עד 186. זה עגל זהב, בושה, נהנתנים. תתביישו לכם. מי מסביר את זה? אני מתחייב ככל יכולתי. - - - הנשיא לא רוצה לנסוע, ברוך השם, הנשיא רוצה לטוס בטיסות מסחריות. הוא רצה, אבל גב' נתניהו לא מסכימה שהוא ייגע במטוס. נמכור את המטוס ונחלק את הכסף בין אזרחי ישראל. בסדר. 185 עד 186. יש לנו בקשה. אני חושב שהיה פה מחטף. אני חושב שלא קיבלנו מענה על השאלות ששאלנו,

ענייניות ולא קיבלנו מענה. אני מבקש שיעבירו לנו בכתב את התשובות לשאלות שנשאלו

באיזה סעיף שינוי, מי יזם את השינוי, ולמה לא מאשרים את נסיעות השרים ואת הממשלה כמדיניות, כמו שאדוני התחייב גם בהצבעה בדצמבר 2017? למה אין מדיניות נסיעות של הממשלה, אלא זה כל אחד בא לו הוא קופץ לחו"ל כי בא לו לנסוע? ויש עוד משהו שאני מבקש. - - - גפני, אני רוצה רגע להגיד פה משהו. אנחנו רוצים תשובות בכתב על זה. מה בדיוק העניין? תראו, דרורית, קיבלתי תשובות מבחינת העניין הזה של מה שאמרת. אמרת שעלות המטוס תהיה 580 מיליון שקל, הכול נמצא בתוך מסגרת התקציב שאושרה וכו'. מבקשים באופוזיציה פירוט של המרכיבים הפנימיים: מה היה השינוי במרכיבים שעליהם דובר. מי יזם אותם? מי אישר את הפניות האלה? אני מבקש את הפירוט הזה, ואתם יכולים להביא אותו. תביאו אותו אלינו, נפיץ אותו.

ואל תגידו לנו ביטחון, הביטחון כולה מיליון דולר. אל תספרו לנו סיפורים על ביטחון. - - - דרורית, רק ממני. להביא את הפירוט הזה, לעשות את זה בכמה ימים, נפיץ אותו בין חברי הוועדה כולם, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. אני לא חושב שיש פה איזה משהו מוסתר. מה זה אין משהו מוסתר. זה עלה מ-400 ל-580, אנחנו זכאים לדעת למה. אבל אני מבקש ממנה, ריבונו של עולם, הרי אני נעתר לבקשתך. אבל אתה לא נותן לי להוסיף לך משהו שאני רוצה שתבקש מדרורית. בסדר,

סתיו שפיר ביקשה לפנייך.

אבל - - - אין לי בעיה להמתין. - - - אני רוצה לדעת כמה עולה מגן רקיע. לידיעתי זה מיליון דולר. זהו, אני רוצה לדעת כמה עולה. ואז להעביר אלינו את הפירוט.

גפני, כשאיילת תסיים את דבריה, אני אשמח לדבר.

אני בסך הכול רוצה לבקש שנדע בדיוק מתי המטוס היה אמור להיות מבצעי, ומה המשמעויות של דחיית המטוס - - - לא צריך תשובה לשאלה הזאת. זה לא עובד ככה. איילת, זה סתם עכשיו.

את יכולה לענות, תעני. את לא יכולה לענות על השאלה הזאת, את לא חייבת. אני יודע גם מדוע.

בסדר, ביקשתי.

איילת, ביקשתי.

יש בזה בעיה, בקיצור.

הייתה פה עכשיו העברה תקציבית של מאות מיליוני שקלים שעברה לעוד הרבה מאוד תחומים,

היה פה בשביל אני לא יודעת אם זה לטובת המטוס או משהו אחר קיצוץ של 90 מיליון שקל בנגב וגליל. אמורים לפי הנוהל שהתקבל כאן בוועדה בעקבות העתירה לבג"ץ, אמורים לשבת פה ולדון כל נציגי המשרדים שמהם מקוצצים תקציבים ולהסביר אם הקיצוץ הזה מקובל עליהם, מאיפה נלקחים הכספים האלה. 90 מיליון שקל שיוצאים מנגב וגליל, שיוצאים מהרשויות שיכולות להיות הרשויות המוחלשות בישראל, לטובת המטוס של הקיסר או דברים אחרים, זה נושא שאנחנו צריכים לדון בו כאן בוועדה, ולא קיבלנו עליו תשובות. נושא נוסף, 20 מיליון שקל להחלטת ממשלה מ-2014 של הקשר בין יהדות העולם למדינת ישראל במשרד התפוצות, לא קיבלנו פה עוד תשובה אחת על לאיפה הכסף הזה הולך בכלל. מביאים אימהות מחוץ לארץ?

העברת את כל ההעברה הזאת שכרוכה במיליון נושאים שונים שכרוכים זה בזה רק כדי שיהיה אפשר "להחמיק" את המטוס מתחת לאפם של חברי הכנסת, ולא באמת לעשות פה ביקורת אמיתית. כשאתה מאפשר לנציגי משרד רה"מ להעביר לנו את התשובות מתישהו בעתיד ואני חייבת לומר לכם, כל כך הרבה פעמים הבטיחו לנו תשובות אחרי הישיבה, אחרי ההצבעה, עד היום אני מחכה לתשובות כאלה מלפני חמש שנים אתה פשוט מייתר את תפקידה של ועדת הכספים. אנחנו אמורים לבצע פיקוח תקציבי לפני שהכסף עובר, לא בדיעבד. אחרי שהכסף עובר אין לנו מה לעשות איתו. בהמשך לדבריה של - - - תודה רבה.

אין בהמשך. בהמשך לדבריה, הטחת, גפני - - - מיקי, סליחה. מיקי,

בבקשה.

אחרי שהכסף עובר אנחנו לא יכולים לתקן את זה כאן בוועדה.

אני לא מכירה נוהל שמאפשר לוועדה לקחת בחזרה כסף שנגנב מאזרחי ישראל. אין כזה נוהל בוועדה, אין כזה חוק,

אנחנו צריכים לקבל אותו עכשיו לפני ההצבעה. תודה רבה. ההצבעה כבר התקיימה, יש רוויזיה. גפני, אני מבקשת ממך שתאשר את הרוויזיה.

שיפרקו את מין שאינו במינו. עוד הפעם מביאים לנו בהעברה תקציבית חלק מדברים. בסדר, הבטחתי. אני דורש את זה גם עכשיו.

כדי לבלבל אותנו, כדי להעביר הוצאות לא ראויות,

את יכולה להגיד את זה כל הזמן, אין מציאות כזאת. גם בית המשפט העליון אומר את זה. אבל אם אתה מבקש את הקרדיט - - עם כל הכבוד, מספיק כבר. - - אני מוכנה בכיף להעביר לך את הקרדיט.

לי זה לא מפריע שאת אומרת את זה. בית המשפט העליון חתם את תשובתו לעתירה שלי לבג"ץ בזה שהוא סומך על ועדת הכספים, ובעקבות הנוהל היא עכשיו תשנה - - - את לפני קריאה שלישית. נו, באמת, גפני.

אני באה לפה לעשות עבודה רצינית והארתי את עיניך לעובדה שמקצצים פה בנגב וגליל 90 מיליון שקלים, אז תכבד את העבודה הזאת שהיית שותף לה - - אם את עוד פעם מתערבת בדבריי את יוצאת החוצה.

זה הכול, עם כל הכבוד. פשוט תאפשר לי לעשות את עבודתי.

אנחנו לא פה כחותמת גומי. בית המשפט קבע שהוא סומך את ידיו על הנוהל שעשינו, ובסופו של דבר את הנוהל עשינו לא בגלל עתירה לבג"ץ ולא בגלל שום דבר. את יכולה להגיד שכמו כל החברים האחרים דרשת את זה וזה בסדר. עשינו את הנוהל ואנחנו לא - - - עובדה שלפני שלוש שנים אתה מצולם בסרטון אומר הפוך,

אני מבקש ממך שתצאי. אני קורא לך קריאה שלישית. אבל אני לא מבינה למה אתה מסלף פה את העובדות.

למה כל כך דחוף לך לסלף פה את העובדות?

למה שהוועדה לא תעמוד בנוהל שהוועדה קבעה? הוועדה עומדת בנוהל ועוד איך. לא, את לא צריכה, בסדר, הפסקתי לדבר. יש פה פירוט שהגיע גם לגבי הנושא של פרויקט התפוצות, יש פה פירוט של מה שצריך לעשות, וחברי הוועדה צריכים לדעת, וזה נמצא פה. אני מסכים לחלוטין - - - כבוד היושב-ראש, מה לגבי סתיו? היא צריכה לצאת. מה זה הדבר הזה? לא, אני רוצה לשמוע את תשובתך. אתה עונה לי.

אני רוצה לשמוע את התשובה שלך.

סליחה, גפני, תחזור בך. לצאת. תוציא אותה.

אני אקום לבד אחרי שאני אסיים לשמוע את התשובה של גפני. על-פי התקנון את חייבת לצאת. אתם לא צריכים לשלוח עוד בחורות לוועדת הכספים, הכול בסדר.

מה בחורות? הם ביקשו לשלוח לפה עוד מאבטחים. אבל את צריכה לצאת, סתיו. אבל אתה עונה לי, איך אני אשמע את התשובה שלך?

על מה הפרינציפים האלה, גפני?

עשיתי פה משהו אחר ממה שצריך לעשות בוועדה? תסתכלי אחרי זה בזה אז תראי על מה. אנחנו עוברים לסעיף הבא. אני לא יוצאת. הכול מפורט בתוך זה, שאלנו שאלות נוספות, קיבלנו תשובות. עכשיו יכולים להגיד: לא צריך להעביר את זה וצריך לפרק את ההעברות.

אני מסכים עם זה, צריך לפרק, יש לנו מאבק גדול עם משרד האוצר, זה עדיין לא נעשה. אני מקווה שזה ייעשה. אבל לא היו תשובות על מה הכסף. הקבינט אישר 360 מיליון. מה זה הדבר הזה?

לצאת. לצאת.

אני לא אשב בהעברות התקציביות?

לא. את צריכה לצאת. אני צריכה לשבת פה בהעברות תקציביות כדי לשאול שאלות את הפקידים כמו שאני אמורה לעשות. אני מבקש לצאת. זאת העבודה שלי. אני עוצר את הישיבה עד שתצאי. תעצור את הישיבה.

אני מבקש להוציא אותה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:18 ונתחדשה בשעה 11:19.) (חברת הכנסת סתיו שפיר יוצאת מאולם הוועדה.)

מחדש את הישיבה. 185 עד 186, מי מסביר את הפנייה? הפנייה נועדה לתקצב סכום של 10,541 אלפי שקלים חדשים עבור איגוד ערים כנרת לפעולות שמטרתן

ההעברה נעשית עכשיו בהתאמה להקדמת עונת הרחצה בשנת 2018, בהתאמה להסכם פשרה בנושא היטלי ביוב שנערך בין איגוד ערים כנרת למועצה אזורית עמק הירדן, ועבור חופים חדשים שנפתחו במהלך השנה לאחר אישור התקציב. כמו כן, עבור פיתוח שביל סובב כנרת.

אין שאלות. תצביע. אנחנו מבקשים להצביע. אני מבקש לדעת מה נעשה עד היום. איך העבירו את הפעולות האלה עד היום?

הרי יש פה דברים שהם חיוניים. זה חשוב.

החיים הטובים בוועדת הכספים עם האופוזיציה הסתיימו היום,

ניסיתי שננהג בהגינות זה בזה,

אני לא יכול לסחוב את זה עד אין סוף. לא אמרתי.

לא חשוב.

ככל שחוף מוכרז כחוף של איגוד ערים כנרת הוא מתוקצב על-פי תמחיר שנערך לתפעול חוף. ברגע שחוף חדש מוכרז כחוף של איגוד ערים כנרת נדרש תקצוב שוטף שלו. והתקצוב הזה הוא תקצוב שוטף?

בנוסף, בשנת 2018 הוקדמה עונת הרחצה לפסח, כך שהיא תמשיך מפסח באופן רציף עד הקיץ כאחת מהדרכים להילחם בתביעות בכנרת. מה אלו הסכמי הפשרה? תגידי, הם יודעים שאנחנו נופלים עכשיו בהצבעה?

אתה ממש מודאג ממטוס ראש הממשלה. בבקשה. מועצה אזורית עמק הירדן הקימו קווי ביוב ותחנות שאיבה בסובב כנרת. מאחר שהחופים שלנו תורמים את השפכים שלהם לאותו פרויקט, התבקשנו להשתתף בעלויות של היטלי הביוב. אחרי שדרשו סכום יותר גבוה הגענו לפשרה,

זה חד-פעמי.

זה כמו המטוס, חד-פעמי. נפגוש את התקצוב של החופים האלה שוב ב-2019 בגלל שתקציב 2019 כבר

תגידי, עובדים בשבת באיגוד ערים כנרת? גפני, אתה יודע שפספסת את הבדיחה שלי קודם?

חשבתי שאתה שואל על עיריית טבריה. אתם יכולים לספר לנו על ההוא שנבחר לראשות עיריית טבריה? הוא נראה איש מעניין מאוד. גפני, אתה עובר לגור בטבריה?

כשדיברו על המכרז של משרד הפנים, אולי לא הפסדתם בבית שמש. החיוך שלך פתאום נהיה פחות גדול. האמת היא כזאת, שההעברה לחיפה הייתה כבר בשבוע שעבר,

זה רמז לחיפה. רציתי לבדוק האם העירייה תטפל בזה כמו שצריך. נו, ו-?

ובדקתי השבוע, והתברר שכן.

מה דעתך שאולי תפסיקי להגיד לי טבריה, עדיף שתגידי חיפה? בחיפה אנחנו באותו צד.

סליחה, באתי לברך אותך באופן אישי על חיפה, שלא תגיד שלא.

ראינו אותו בטלוויזיה מברך. משה גפני היה מוכן להפסיד בבני ברק ולא בחיפה. נכון. - - - מה עכשיו? עידו הגיע לדיון שלנו. אתה רוצה גם מטוס? אפשר להעביר את הפנייה עם האופוזיציה לפי דעתי. אתה צודק - - - אתה יכול לנסות. יאללה, בוא ננסה. זה בתנאי - - - מהמטוס.

לגבי סובב כנרת, רק עכשיו מתכננים את השביל הזה? הוא שאל אם מותר ללכת עליו בשבת, אם יש עירוב. מה רוחבו של סובב כנרת? של השביל? תלוי, הוא משתנה, זה לא רוחב קבוע. ומה אורכו? אני מבזבז לגפני את הזמן.

באיזה גובה הוא מתחת לפני הים? עכשיו אנחנו מבקשים תוספת לתכנון לקטעים שלא תכננו בעבר בהתאם לתמ"א 13 שתכננו. עכשיו ברצינות, כמה הוא סלול עד עכשיו?

זה דרכי עפר. כמה הושקע בזה? וכמה התקציב יספיק להסליל אותו? בינתיים אין לנו תוכנית לסלילה. בדרך כלל עושים שביל שמפנים את העשבייה, מרססים, עושים עמדות נוחות במהלך הדרך, אבל סלילה אלו רק קטעים קטנים. מה שאנחנו מבקשים פה זה רק את המשך התכנון. נשאר לנו עוד קטע קטן לתכנן של השביל ושל מפרץ אמנון, ובזה סיימנו את כל השביל. יפה. פרויקט ראוי. כל פרויקט שיציל את טבריה הוא ראוי.

אפשר להרחיב אותו כדי שמטוס יכול לנחות על זה? מה המטוס? עושים שביל למטוס? רוצים שדה תעופה בטבריה. אם הכנרת יורדת עוד מטר אז יש שדה תעופה טבעי. זה לא שביל, זה - - - - - - מיקי, תבקש להוסיף תקציב להרכיב לו מגלשים שיוכל לנחות בכנרת. גם - - - אנחנו יכולים להקים שם. כמו ישו. ראש הממשלה ילך על המים כמו ישו. גפני, יאללה, זאת קואליציה רעה, תעזוב. אני אומר לך, תפרקו כבר את הממשלה הרעה הזאת. גפני, יש לנו דיון רציני עכשיו.

רוצה שנעביר ככה דברים בלי שנדע את כל הפרטים? בוא נפרק את הממשלה הרעה, חאלס. תראה כמה חוקים רעים הם מביאים עכשיו. לפי דעתי אנחנו כבר לא - - - לא רחוקים. חאלס, מספיק. - - - למה הבאתם את זה עכשיו? למה לא הבאתם קודם?

הם חיכו שהמטוס ינחת. מה את אומרת? למה זה הגיע עכשיו? התוכנית הגיעה עכשיו בהתאם לזמן שבו הושגה פשרה בין מועצה אזורית עמק ירדן לבין איגוד ערים כנרת. מה היה הוויכוח ביניהם? על הסכומים שיידרשו מאיגוד ערים כנרת בעבור הקמת קווי הביוב ותחנות השאיבה. אז איך הגיעו לפשרה? מי היה הבורר? יושב-ראש איגוד ערים כנרת לקח בזה חלק. מי שהיה אז יושב-ראש איגוד ערים כנסת זה אלי מלכה, ועידן גרינבאום ראש המועצה עמק הירדן. הם דרשו סכום יותר גבוה, התפשרנו על 3.5 מיליון. הנה ביטן הגיע.

האמת שהתשובות שלכם היו לעניין. באמת, זה רציני. שכנעתם אותנו. רצינו להצביע נגד, עכשיו אנחנו בעד. אנחנו מצביעים בעד. אתם בעד?

מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו.

מי נגד? מי נמנע?

הפניות אושרו. אני משבח אתכם על ההסברים, ואני משבח את חברי האופוזיציה על האחריות. זה היה כל כך משכנע. ברור. פניות מס' 192 עד 193, משרד הרווחה.

אני רוצה להעביר את זה,

הפנייה נועדה להעביר 23.8 מיליון שקלים חדשים להרשאות להתחייב לטובת שיפוצים בחסות הנוער ובמעונות מש"ה, ושישה תקנים לטובת מערך מעון נגד אלימות ברשת. כמו

בהעברות פנימיות כ-26 מיליון שקלים חדשים לטובת מיזם ביטחון תזונתי, 10 מיליון שקלים חדשים לטובת ניצולי שואה, עוד 2 מיליון שקלים חדשים לטובת החלטת ממשלה חיזוק עוטף עזה, ו-7.5 מיליון שקלים חדשים לטובת החלטות ממשלה לקהילת יוצאי אתיופיה. יש שאלות? מי בעד אישור הפניות?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד פניות מס' 192 עד 193 אושרו.

אנחנו עוברים לעמ' 41, מס' פניות 194 עד 195. הבקשה נועדה להעביר 336.7 מיליון שקלים חדשים לתוכנית הוצאות שונות בשל עדכון בתחזית ההוצאות של רשות המיסים בגין מענק עבודה מס הכנסה שלילי. קיבלנו עדכון מרשות המיסים בגין התחזית העדכנית להוצאות עבור מענק עבודה, מה שנקרא מס הכנסה שלילי, ואנחנו מעדכנים, מתגברים את התוכנית. זה כסף שחסר למס הכנסה שלילי? בדיוק. מי בעד אישור הפניות?

מי נגד? מי נמנע?

פנייה מס' 196, אזורי תעשייה.

זה אתה העברת? במגזר המיעוטים. זה מה שביקשת? לא זוכר, תקריא לי. הסדר קואליציוני. היו כמה סעיפים כאלה. הגדלת תקציב לפיתוח אזורי תעשייה בסך של 45 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, סך של 30 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור פיתוח אזורי תעשייה במגזר המיעוטים.

זה פחות ממה שדרשנו, אבל על זה דנו בחדר אצלך.

אחמד, מבחינתך זה בסדר שכותבים מיעוטים?

אפשר לבקש לשנות את זה.

זה לשון החלטת הממשלה, לדעתי. מה זה משנה? אתם עם הממשלה שלכם. מה אתם מסבירים? מה ההחלטה? הפנייה נועדה להגדלת תקציב לפיתוח אזורי תעשייה בסך 45 מיליון שקלים. 30 מיליון שקלים חדשים מתוכם - - - עזוב, אנחנו יודעים לקרוא,

למה הכסף הזה נועד? לקרוא לבד אנחנו יודעים.

30 מיליון שקלים חדשים לפיתוח אזורי תעשייה ברשויות המיעוטים. מדובר פה בעבודה ארוכה שלנו יחד עם משרד הכלכלה והמשרד לשוויון חברתי. איימן סייף התחיל את התהליך ואבי כהן השלים אותו. עשינו בעצם איזושהי בחינה מאוד מעמיקה מבחינת סדר עדיפויות, ואיפה נכון להתחיל לפתח. אני רק אגיד שהמשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה הוסיף גם כסף נוסף בשנה הבאה עבור המשך הפיתוח. אם תרצו גם פירוט נוסף, בשמחה. מה לגבי 15 מיליון הנוספים? 15 מיליון הנוספים זאת תוכנית "נטו תעשייה" שנועדה להפחית אתה עלויות של יזמים בהקצאת קרקע. מדובר בהחלטת ממשלה בתוכנית שוועדת הכספים גם ליוותה אותה והייתה מעורבת, וכעת התקציב מועבר. אין לנו רוב.

אם אין רוב אז אנחנו נופלים. גפני, מילה. בבקשה, אחמד טיבי. הסעיף הזה שבו דרשנו, והיית מעורב אצלך בלשכה - - נכון. - - דרשנו הרבה יותר מאשר הסכום הזה. אבל כאן ההעברה היא 30 מיליון שקל פלוס ה-15 של "נטו תעשייה", וה-30 מיליון שקל הם לפיתוח אזורי תעשייה ביישובים הערביים. אני מבקש מהחברים להצביע בעד. חבר'ה, אתם תצביעו נגד? אז אני מחכה. אני אתחיל לשאול שאלות על הערבים. לא, אני מצביע בעד. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. על-פי בקשתו של אחמד טיבי. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד פנייה מס' 196 אושרה. הפנייה אושרה.

פנייה מס' 199, משרד הבריאות.

הבקשה התקציבית נועדה לתקצב הרשאה להתחייב בסך של 4,928 אלפי שקלים חדשים, וביצוע שינויים פנימיים בתקציב במשרד בתחומי בריאות הנפש ותפעול המטה. תוכנית מס' 240205 - תפעול מטה, 177,611 אלפי שקלים חדשים, תוכנית 240714 - בריאות הנפש, 153,198 אלפי שקלים חדשים, תוכנית מס' 244007 - מרכז רפואי ירושלמי, 43 - - - מה זה לבריאות הנפש? מרכז רפואי ירושלמי, 43,057 אלפי שקלים חדשים, תוכנית מס' 240420 - הכשרת אחיות, 42,682 אלפי שקלים חדשים, תוכנית מס' 244008 - מרכז רפואי באר שבע, 27,216 אלפי שקלים חדשים, תוכנית מס' 244006 - מרכז רפואי באר יעקב, 25,012 אלפי שקלים חדשים, תוכנית מס' 244001 - מרכז רפואי מזרע, 24,905 אלפי שקלים

תוכנית מס' 242003 - קופות חולים ובתי חולים, 4,928 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב. תודה רבה. מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הפנייה אושרה. מה נשאר לנו? בקשה מס' 15-009, הוצאות ביטחוניות. זה הולך לוועדת החוץ והביטחון, נכון? כן, זה הולך לוועדה המשותפת.

הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב של 2017 לשנת התקציב 2018, בסך של 2,971,794 מיליארד שקלים במזומן לתוכנית 15-11-01. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרים עודפים בתקציב משרד הביטחון זה ראשית בגלל שחלק מרכזי מהתקציב הוא בעצם דולרי, ואין חפיפה בין שנת התקציב האמריקנית לבין שנת התקציב הישראלית. משמע, שנת התקציב האמריקנית מתחילה באוקטובר של כל שנה, ושנת התקציב הישראלית בינואר, ולכן אין חפיפה בהכנסות מכספי הסיוע, ונוצרים עודפים מעת לעת. עודפים שמקורם בכספים דולריים, כאמור. הסיבה השנייה היא כמובן, כפי שקורה בכל המשרדים, שישנן התחייבויות בגין פרויקטים, ובגלל שמדובר בהתחייבויות קיימות העודפים עוברים לשנה העוקבת. הסברים על כלל הפרויקטים וכלל השימושים יימסרו כמובן בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. יש רק דבר אחד שאני לא יודע אם דנו בו בוועדה, כי לא הייתי פה בשבוע שעבר, בנושא הפגיעה בתעשיות הישראליות כתוצאה מהשינויים הללו. על זה יש דיון עכשיו, על רכש גומלין. זה לא קשור לזה. אני יודע שזה לא קשור לזה.

אנחנו נתקדם. אני מבקש להגיד לחברי הוועדה כדלהלן, יש פה פניות שאינן יכולות להיות מוסברות בוועדה, הן הולכות לוועדה משותפת של הכספים והחוץ והביטחון. ביקשתי בפעם הקודמת כשהיה הדיון הזה, מה שהיה בעבר, שיגידו לי שאדע להגיד לחברים שזה אכן הולך למטרות ראויות חסויות, וכל מה שנלווה לעניין.

הן הסבירו לי, תגידי את השמות שלכן. ספיר איפרגן ויעל מרגלית. אני נציגת אגף תקציבים ויעל נציגת משרד הביטחון.

הן הסבירו לי, ואני אומר לחברים שהמטרות הן מטרות ראויות חד-משמעית. לגבי הפירוט, זה יהיה בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, שם יהיה הפירוט. מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, פה אחד בקשה מס' 15-009 אושרה.

וזה הולך לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. את זה אני מעביר לדיון הבא. הבקשה האחרונה זה הנושא של הדיור של בתי המשפט וכל מה שנלווה לזה. אנחנו מקיימים עכשיו דיון לגבי הנושא, ואני אצביע על הפנייה הזאת בסוף הדיון הבא. הדיון הבא הוא על תקציב הבינוי והפיתוח של בתי המשפט ובתי הדין. מכיוון שעכשיו 11:40 אבל אין לי רוב. הזמן הגיע, אתה חייב. לפי הפרוטוקול אתה חייב. אנחנו מחכים.

אתה יודע כמה פעמים לי לא היה רוב? קבעת שעה, תצביע. אדוני, אין דבר כזה.

תצביע על הרוויזיה. - - - בסדר, אני מצביע. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד,

הפסדתם. - - - גם אם יש שוויון אתם נפלתם. 5 בעד, נגד 5. 5 נגד 5. הרוויזיה נפלה. איציק, אנחנו יודעים, תן להרגיז קצת. - - - אני מבקש להודיע את התוצאות. באת מאוחר. תיקו זה הפסד. גפני, נתחיל לדרוש רואה חשבון שישגיח. - - - אפשר להודיע את התוצאות? בעד הרוויזיה 5, נגד הרוויזיה 6. הרוויזיה לא התקבלה.

- - - אני הצבעתי,

- - - תוותרו לנו אם ניתן לכם עיר בסיבוב השני. תודה רבה. יש לנו שלושה נציגי המחנה הציוני שהצביעו, אני, נציג של מרצ, נציג של יש עתיד, ואחמד טיבי, זה 6. אז היינו 6. אנחנו היינו 6. אני אומר שהיינו 6,

תקשיב, הם גם יושבים פה. - - - טיבי, אתה בפנים. אנחנו הצבענו 6, ואתם הצבעתם 5. לא, 6. אני מבקש לגשת למצלמות.

6. אתה אמרת 5,

לכן אמרתי לך שזה לא יכול להיות. אני מקבל את העמדה שלכם, 6, 6. לא ראינו, ראינו 5. אדוני היושב-ראש,

איך מטוס שעולה 500 מיליון שקל יטוס ב-6 מול 6? איך? יש לקרקע את המטוס. זאת שאלה טובה, אבל הרווויזיה לא התקבלה. תודה רבה, רבותיי. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:44.